שלום לכולם,

לפי בקשת יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, בקשה שהוגשה בדחיפות, אז לכן גם צוק העתים וההזמנה הקצרה. הוגשה בקשה להקדמת הדיון בהצעת חוק להארכת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 דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), לפני הקריאה השנייה והשלישית. יושב-ראש הוועדה, רוצה לנמק, או גור, הייעוץ המשפטי. אדוני היושב-ראש, אגיד בשתי מלים, נושא שהכברנו עליו הרבה מלים בוועדה. יש כמובן את התקש"חים הידועים שלנו. אנחנו, המטרה שלנו, אדוני היושב-ראש, זה לעגן את התקש"חים הללו בחוק, בצורה מסודרת, לפי נושאים כמובן. ולנושא שאנחנו מדברים עליו כאן, זה בעצם תקנות שעת חירום,

פרוץ הקורונה, באופן טבעי, היינו צריכים למצוא פתרון לאסירים ולעצורים שמגיעים למעצר ראשון, או להארכת מעצר. גם לעצירים שצריכים להגיע לדיון הוכחות כדי שלא יהיה להם לעינוי דין, וכו'. מאחר ושרות בתי-הסוהר לא מסוגל, וגם הנהלת בתי-המשפט לא הייתה מסוגלת לקלוט את כולם לפי תנאי קורונה עם ריחוק של שתי מטר, וכל הדברים הללו. וגם יש בעיה להכניס את הכפפות עם האזיקים ביחד - - - אגב, לגבי האזיקים - אנחנו צריכים כבר לטפל בעניין הזה. אוזקים אנשים שלא צריך לאזוק אותם תמיד, אבל זו הצעת חוק אחרת,

בעצם, המטרה שלנו לחוקק את הדברים האלה, תוך כדי הרבה מאוד תיקונים שבתקנות שעת חירום, באופן טבעי, לא שמו לב אלינו, ופגעו פגיעה דיי קשה בזכות של האנשים הללו. מי כמונו יודעים את זה ראשי ועדות, כמה קשה לנהל דיון וידאו קונפרנס כשאנחנו מנהלים את הוועדה ההוא נפל, ההוא הלך. תחשבו שאותו נאשם רוצה לדבר עם השופט, לנגוע לליבו, להסתכל לו בעיניים, או השופט רוצה את זה, עד כמה שזה פגע באנשים. לכן, אנחנו בעצם מה שעשינו, וגם לאחר שהייתה הסכמה על כך ששירות בתי-הסוהר ופה אני רוצה להודות לשר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, שהגענו לסיכום שמשרד לביטחון פנים והשב"ס, יגבירו, מה שנקרא, את הגעת האסירים לבתי-המשפט בכמויות הרבה יותר גדולות ממה שהיה בתקופת הקורונה, מתוך מגמה לאט, לאט, להשתמש בזה כמה שפחות. הגענו להסכם, ובעקבות ההסכם הזה אנחנו בעצם היום עשינו שני דברים דבר ראשון: פיצלנו את החלק מהחוק הזה שנוכל לאשר אותו בקריאה שנייה ושלישית. הדבר השני שאנחנו עושים לוקחים את כל החוק, מבקשים להעביר אותו לקריאה ראשונה - - לא, להכין אותו - - - להכין אותו גם לשנייה ושלישית - זה בעצם שתי חלקים. מה שמעניין את הוועדה כאן, זה בעצם לתת להצעה זאת פטור מחובת הנחה. מאחר וזה דחוף מאוד, כי אגב, התקנות פוקעות היום בלילה,

השנייה והשלישית זה החלק המפוצל, ולכן, היא חשובה מאוד. אגב, ההצבעה הייתה פה אחד בוועדה. אני לא נכנס לגופו של החוק עצמו, אלא לעיקרון. חוקים שהם בשעת חירום, שפוגעים ומצרים את זכויות האדם, אני לא רואה שום סיבה. זה היה ידוע מראש, החוקים האלה הם לא קמו משום מקום. היה אפשר לטפל בהם, ואין שום סיבה להקדים דיון, לשנות את סדרי הדיון הרגילים.

הם דורשים דיונים חמורים, מחמירים ורציניים יותר. ולכן, אני מתכוון להתנגד לזה. אני חושב שזה לא נכון,

חבר הכנסת אלעזר שטרן. אני חושב שאם הוועדה הזאת תלך לפי מה שחשוב ומה שדחוף - אני תמיד אתמוך בזה. אנחנו פוגעים בהרבה זכויות כל הזמן. מי שרוצה להתחתן במדינה הזאת - לא יכול, ואתם תצביעו נגד. נשים שרוצות להיות באופן הגיוני בגוף הבוחר של הרבנות הראשית אתם תצביעו נגד.

דרך אגב, שלדברים האלה הרבה פעמים יש משמעויות של חיי אדם יותר משל כבוד האדם. מי שרוצה להתגייר בדרך נורמלית אתם תצביעו נגד. אני אפסיק פה.

אני רק רוצה להגיד שהקווים ששים פה - האוטומטיות בין קואליציה ואופוזיציה, מי צריך להצביע נגד, מי מצביע בעד, זה מה שנקרא, לצערי הרב, זה בהתאם לאין ציפיות.

תודה. מישהו עוד רוצה להתייחס. אם כך, אנחנו נעלה להצבעה. מי בעד הבקשה של יושב-ראש הוועדה,

חוק ומשפט, להקדמת הדיון בהצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום, ירים את ידו. הצבעה בעד, 6 נגד, 2 נמנעים, אין בעד 6,

הבקשה אושרה. אני רק רוצה לציין לפרוטוקול, שהמליאה צריכה לאשר קודם את הפיצול. היא צריכה קודם לאשר את הפיצול של סעיף 30 מתוך הצעת החוק, ואז אחרי שהפיצול יאושר, יהיה אפשר לדון בשנייה ושלישית. הפטור הוא רק לחלק שפוצל. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:10.